אני מבקש לחדש את ישיבת ועדת הכנסת בנוגע לרביזיה שהוגשה על ידי חבר הכנסת אוסאמה סעדי. חבר הכנסת סעדי, בקשה. אני חושב שההתפתחויות האחרונות, וכנראה אנחנו צפויים לעוד התפתחויות,

עכשיו

העליתי את העניין שצריך להשאיר את השמיים פתוחים בשביל הסטודנטים שחוזרים ללימודים. אין שום היגיון שאלפי סטודנטים שצריכים להתחיל את השנה האקדמית ייתקעו פה. זה

זה חוק שדגל שחור מתנוסס עליו. הכוונה שלו היא אך ורק למנוע את ההפגנות. שמענו שמשאירים את זכות ההפגנה, רק רוצים להגביל אותה ל-1,000 מטר ול-20 אנשים. אתם יכולים להיות ישרים ולהגיד: אנחנו לא רוצים הפגנות, אנחנו רוצים למנוע את ההפגנות, כדי שכל העולם ידע שהמדינה שמתגאה להיות אי הדמוקרטיה מונעת את הזכות הבסיסית של חופש הביטוי